בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת,

א' בחשוון התשפ"א. הנושא הוא דיווח מנכ"ל משרד האנרגיה על ייצור חשמל מאנרגיה